בוקר טוב לכולם, חברותיי וחבריי. אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

סדר-היום: הצעת חוק חסיון ראיות (טיפול נפשי בהליכים פליליים שעניינם עבירות מין או אלימות חמורה) (תיקוני